היום יום שלישי,

מתכבד להמשיך את ישיבת ועדת הבריאות. אדוני היושב ראש, אפשר להוסיף למילות הפתיחה הבודדות שלך שזה גם יום שבגלל מותו של משה רבנו והולדתו, זה גם יום של זיכרון לחללי צה"ל שמקום קבורתם לא

עכשיו הורידו את המס אז הוא יקבע כלים חד פעמיים כדי לאפשר לכולם לחיות יחד ובבית החולים האנגלי בנצרת שהלקוחות הם לא יהודים ברובם, הוא יקבע שאפשר להכניס חמץ. מה יהיה עם תושב נצרת עילית שיצטרך להתאשפז בפסח בבית החולים?

לכן אמרנו שאנחנו לא מחילים כאן את תקנון הרבנות הראשית לישראל. אנחנו מחילים כאן הסדר שיאפשר לנו לחיות יחד כחברה, שיאפשר לנו לחיות דתיים וחילוניים ביחד באותו מקום. האם במהלך השנתיים ראית שזה מצדיק?

כאשר מנהל בית חולים מקבל הנחיה משר הבריאות בהתאם לפסיקת בג"צ שאסור לו לתלות שלט, דף A-4 בכניסה. נמצא כאן נציג משרד המשפטים, תשאלו אותו. לפי החוק היום מותר לפי פסיקת בג"צ לתלות שלט שאומר שאסור להכניס חמץ לבית החולים?

למה אסור? כי בג"צ אמר שאסור. זה לא בדיוק כך. פסיקת בג"צ אמרה שלמנהל בית החולים ונמצאת כאן היועצת המשפטית של הוועדה שמסכימה אתי ומהנהנת בראשה אין סמכות לומר אסור להכניס חמץ.

לא מדבר על חיטוט בתיקים ולא מדבר על כלום. עכשיו מגיע המחוקק ואומר שאנחנו מעוניינים בהסדרה כזו שתיתן למנהל בית החולים, לכל מנהל בית חולים בתחומו, להתאים את הצורך של בית החולים. אתם מבינים את האבסורד? בית החולים מעייני הישועה בבני ברק הוא בית החולים שמשרת אוכלוסייה חרדית אבל הוא בית חולים ציבורי וחלים עליו כללי המשפט המינהלי. אני ילדתי את הבן שלי במעייני הישועה. היה בסדר? היה בסדר גמור. לא העליתי על דעתי לפגוע בכבוד המקום. ילדתי בשבת. אבל לצערי הרב ישנה קבוצה עדאללה והפורום החילוני שנאבקים.

אנחנו מדינה דמוקרטית. בינתיים. עדיין ויש להם זכות עתירה לבג"צ והם יכולים להגיע לבית המשפט.

הם יכולים לעתור על כל דבר. אגב, ציינת את בסיסי צה"ל. תבינו מה המשמעות של לכידות חברתית. בבסיסי צה"ל אנחנו עם אתוס צבא העם באים ואומרים שהזכות שלי כפרט גוברת כך העותרים טוענים ותאפשרו לי להכניס חמץ לבסיסי צה"ל. מה המשמעות של זה? יש ציבור אדיר חובש כיפה שקופה שהוא לא הולך בשבת לבית הכנסת, הוא הולך בשישי בערב לבית הכנסת ובשבת נוסע לים, אבל הוא שומר את הדברים הללו. זה הדבר הבסיסי ביותר.

אנחנו מסכימים אבל אתה לא צריך בחוק. אומר בית המשפט שבלי חוק אתה לא יכול לעשות את זה.

כדי למנוע כפייה חילונית. אז תקבעו כפייה דתית.

אתה קובע את החוק הזה ואני רוצה תחבורה ציבורית בשבת. אתה רוצה את הכשרות בפסח ואני רוצה תחבורה ציבורית בשבת. יוליה, תנצחי בבחירות. הפסדת,

פתאום אתה רוב.

דמוקרטיה. אני רוצה להוסיף מילת ביניים. בנתניה, אני בדקתי, בחג הפסח הקודם היה אדם אחד שהגיע עם אוכל כדי להכניס לבית החולים והוא היה מהפרובוקטורים. הוא הגיע במיוחד עם מצלמה כדי לנסות להכניס

בית חולים חרדי. לניאדו בנתניה. אדם אחד שהגיע עם אוכל. זאת אומרת שכל הציבור,

בית החולים משרת 500 אלף אנשים, אף אחד לא חשב שיש בעיה בזה שלא מכניסים אוכל בפסח. אנשים קיבלו את זה גם בכפר סבא ובכל המקומות. מה עשו לפרובוקטור?

אורי קידר,

אחריו נציג משרד הבריאות. מר בוסו, אנחנו צריכים ללכת לוועדה אחרת, אולי קודם נשמע את נציג הרבנות. אין בעיה שתשמעו קודם את נציג הרבנות. הכול בסדר.

אנחנו מצומצמים בזמן. בשעה 16:00 בכל מקרה מסתיים הדיון.

נמצא כאן גם רב משרד הבריאות. ביקשתי מהיושב ראש להאריך את הדיון. ברשותך יושב ראש הוועדה, אני חושב שחבר הכנסת ארבל התייחס כאן לצה"ל כצבא העם. אני חושב שכנציג מפלגה שמתעקשת לא להשוות גיוס, זה טיעון מאוד מאוד בעייתי. לא התכוונתי להיכנס לזה. לא נרחיב על זה. לא ניגע בזה. כמי שכנראה היה אחד היחידים שהכיר והיה שותף לדיונים בבג"צ בעניין הזה, היו כמה סוגיות שבגלל איזושהי סיבה לא עולות כאן על השולחן.

ניגוד מוחלט למה שגם אמר כאן חבר הכנסת גפני ואחרים, לא מדובר בנוהל של שנים. כאנשים שמדברים הרבה פעמים בשם המסורת ותמיד היה כך, זה פשוט לא נכון. בתי החולים לא הונחו לבדוק. הנוהל היחיד שנמצא כולל עשרות פעמים שהם נשאלו על כך במהלך שלוש השנים של דיונים בבג"צ, הוא מ-2017. 2017, למיטב זיכרוני, זה לא כזה הרבה זמן אחורה. אנחנו לא מדברים כאן על מסורת ארוכת שנים. אנחנו מדברים כאן על התעקשות, ניסיון להתחיל לכפות דבר שמעולם לא נכפה. זה דבר אחד שחשוב להגיד. אני מאוד מאוד אשמח אם תיתן לי לדבר. תציג את עצמך. מי אתה? שמי אורי קידר ואני מנכ"ל ישראל חופשית. מה זה ישראל חופשית? זו עמותה שמתעסקת בסוגיות של דת ומדינה. אתה מייצג עמותה. אני מייצג עמותה. המילים שלך הן מתוך העמותה, לא מהמציאות ולא מהחוק ולא משום דבר. תשמע, אתה נראה לי פה שעה וחצי בתור חבר כנסת ואני מציע לא לעוף על עצמך. אני מציע לכבד את חבר הכנסת. אתה לא תדבר כך. אתה לא תדבר כך לחבר כנסת. זה מלמד הרבה מאוד על האלימות שאתה נוהג בה. חוצפן. אתה לא תדבר כך לחבר כנסת.

למה לתקוף אזרח שבא ורוצה להגיד מה שהוא רוצה? אזרח לא יגיד לחבר כנסת שלא יעוף על עצמו. מה זה הדבר הזה? הוא לא יגיד לו שהוא דקה וחצי כאן. מר קידר, תתנצל בפני חבר הכנסת. עם כל הכבוד, אני מייצג ציבור. לכן נתתי לך לדבר.

לא התכוונתי לפגוע בכבודו של חבר הכנסת רוט . בוא נמשיך. תודה רבה. ברמה המאוד פשוטה אין כאן שום דבר שקרה במשך עשרות שנים. פשוט לא נכון. זה שקר מוחלט. זה פשוט לא היה. החליטו להתחיל לכפות נהלים שלא קרו מעולם. בואו נתייחס רגע לגופו של עניין. בסיפור הזה כל האנשים שנמצאים כאן אמרו את זה מכל צידי המתרס. אומרים וצודקים. אף אחד לא מנסה להגיע לבית החולים. אף אחד לא רוצה להיות שם, אף אחד לא בוחר בזה ובסופו של דבר אתם עכשיו גם באים ואומרים שאנחנו גם לא נבדוק.

אני מבקש מכם כאנשים שבסופו של דבר יחוקקו ולא אנחנו נחוקק, לשמוע מה תעשה הרבנות הראשית, מה יהיו הנהלים כלפי בתי חולים שלא יאכפו.

האם בתי החולים האלה יכולים לדעת במידת ודאות מוחלטת שלא תילקח תעודת הכשרות שלהם? אני חושב שאם אתם רוצים לחוקק חוק שיענה על צורך אמיתי, צריך לענות על השאלה הזאת בפירוש. דבר שני שאני מבקש מכם, בדיוק בגלל שאנחנו נמצאים בקשר ותכף ידברו כאן גם רופאים וכן הלאה, לקחת אחריות על מה שנעשה בשם הוועדה ובשם הכנסת. לא לייצר מצב שבו אתם מעבירים את זה ואומרים מנהלי בתי החולים. מנהלי בתי החולים אמורים לדעת למיטב הבנתי לנהל בתי חולים. הם לא מומחי כשרות, הם לא מומחים בעולם הזה. הם צריכים לדעת לתת את הרפואה הכי טובה שמגיעה לכם. נקודה אחרונה כי אמרנו שנקצר. הסכנה שאתם מציעים כאן בבתי חולים שיהיו נפרדים. אני חושב שזה דבר מזעזע להציע שיהיו בתי חולים שיהיו סגורים בפני ציבור דתי.

זו עמדה מזעזעת. לא יכול להיות. בסופו של דבר אתם אומרים בתי חולים שמשרתים ציבור יותר ליברלי. אם נדבר על מי הם בתי החולים הגדולים בישראל, אנחנו מדברים על סורוקה, מדברים על רמב"ם,

על בילינסון שכנראה יבחרו לא לאכוף את זה. אם אתם תייצרו מצב שבתי החולים הכי טובים בארץ הם בתי חולים שנפרדים לאנשים דתיים ולאנשים חילוניים, לדעתי זאת קטסטרופה יותר גדולה מכל דבר שהחוק הזה יכול לעשות. תודה רבה. הרב פנחס פרנקל, משרד

שלום וברכה.

ממונה ארצי על ענייני הדת במשרד הבריאות. אני רוצה לומר שבמשך כ-10 שנים שאני בתפקידי, ההנחיה של משרד הבריאות לבתי החולים לפני פסח הייתה לנהוג בהתאם למה שנהגו בשנים הקודמות. בתי החולים בעצמם כבר דאגו להסדיר את ההנחיות להכנסת החמץ בפסח לבתי החולים בהתאם לאוכלוסייה שהם משרתים, כפי שהם הכירו את האוכלוסייה וגם בהתאם לצורכי

הם גם ידעו להתאים את ההנחיות לאוכלוסייה כך שההנחיות תהיינה ישימות, כמו ששמענו כאן מאחד מחברי הכנסת בקשר לבית החולים לניאדו בנתניה וכן בתי חולים אחרים. לא נכנסנו לעניין הזה. הנהלים של הרבנות הראשית עליהם יצאו העתירות לבג"צ הם לא חדשים. אני לא חושב שהם משנת 2017. אני מכיר אותם עוד מהעשור הקודם. היחידה שלי במשרד הבריאות לא מוציאה הנחיות אחרות מההנחיות של הרבנות הראשית. קובץ הנהלים של כשרות של הרבנות הראשית לבתי החולים הוא הסטנדרט המקצועי לפיו אנחנו נותנים את ההנחיות לבתי החולים. לא נכנסנו לעניין הזה. בקשר להצעות שעלו כאן, אני אומר שדעתי המקצועית היא שככל שזה יהיה מוסכם על מועצת הרבנות הראשית, אני נעשה.

אני רוצה לשמוע את הרבנות הראשית. שימו לב מה אמר הרב של שירותי הבריאות. הרבנות הראשית וגם משרד הבריאות לא כופים ונותנים הוראות. הנחיות לבקשה. מנהל בית חולים רוצה לכבד את רגשות המטופלים, המאושפזים והעובדים שלו, והוא מבקש מהם איך הוא גורם לכך שהמקום יהיה כשר. אדוני, הוא חייב לדעת מה המשמעויות של הדבר הזה. הוא חייב להבין מה המשמעות.

אין לו הנחיות. אלה הנחיות מחייבות או לא? בבקשה, יעקב אבורמד, נציג הרבנות הראשית, ממונה על מרכזים רפואיים. שלום לכולם. אני מנהל את המוסדות הרפואיים ברבנות הראשית לישראל. אני רוצה לומר משהו קטן. ראיתי כאן את כל ההתנהלות. כתוב כי תצא לא יהיה בכיסך אבן ואבן. כיס זה פה. כמה חשוב שהפה שלנו, לפני שמוציאים דברים, שאומרים דברים, צריך לחשוב לפני כן. אהבת חינם והשמחה שתהיה הצלחה גם לגבי חוק, זה שיבינו אחד את השני. עוד דבר מאוד חשוב. אנחנו בשטח ואנחנו נמצאים. אם היו שומעים אותנו לפני, את האנשים שנמצאים בשטח, אולי כאן כל מי שמגיב ואומר דברים, היה חושב אחרת כי אנחנו נמצאים בשטח. ראיתי כאן שאנשים מדברים ואין שום קשר ושום עניין, לא קשור בכלל לכל הדברים. אני לא יודע שיש בעיה. לא הייתה שום בעיה. לבתי החולים חשובה הכשרות. למנהלי בתי החולים ולכולם יש עניין שתהיה כשרות. זה לבקשתם. אין מנהל בית חולים שאני לא יושב איתו. מנהל בית החולים רוצה לשמור על הכשרות אבל בית המשפט אמר לו שהוא לא יכול וכי אין לו סמכות. אנחנו מחוקקים את זה. בסורוקה שומרים על כשרות ויש שלטים בכל מקום. יפה. במהלך הפסח. זה בדיוק נשוא העתירה. לאסור כניסת חמץ היא לא בסמכות. מתי זה קרה? זו העתירה האחרונה.

יותר קל לי לומר את הדברים וכל מי שרוצה להגיד משהו, ירשום לו את זה. אני באמת לא רואה שום בעיה בכל בתי החולים. אני רוצה להגיד לכם יותר מזה. פעם דיברנו עם הראשון לציון הרב עמר על תרופות. לפני ששאלנו אותו אם לתת לחולים, אמר מותרים לכם, מותרים לכם,

לחולים מותר הכול. אם חס ושלום קרה משהו לחולים, הכול מותר. אנחנו רק צריכים לשמור. מגיעים אנשים לבתי חולים שכל החיים שלהם שמרו. היה איזה מאמר שכתבנו על עניין הכשרות לא הבאתי לכאן את המאמר אבל זה דבר מאוד חשוב שכתוב כמה חשוב העניין של האוכל של האדם. כשאדם נמצא בבית חולים, יש לו כל מיני מחשבות, נכנס לכל מיני טראומות ודברים כאלה. מה החלק שלכם, של הרבנות הראשית? העניין של האוכל, העניין של הכשרות, הדבר הזה הוא טוב לכולם. אני לא רואה בעיה. אם כבר מדברים על חוק או לא חוק, תאמין לי שיכניסו חמץ. אתה יכול לבדוק בכניסה, הם נכנסים עם המכוניות ויש חמץ. גם כל השנה הם יכולים להכניס טרף. גם אם

גם אם יבדקו בכניסה או לא יבדקו בכניסה, הם יכניסו במכוניות אם צריך. אני אומר לך שאנשים, גם כשהם באים, גם אם הם לא יהודים, הם שומרים על הכבוד. רובם שומרים. לפי דעתי מה שקרה פה זו פרובוקציה שמישהו בא ורצה לעשות איזה משהו ולעשות פרובוקציה גדולה. אנשים שומרים וגם מנהלי בית החולים. אתה אומר שאתה עומד מול מנהלי בתי החולים והם רוצים את הסמכות. הם רוצים. החוק רלוונטי או שאפשר היה להמשיך כמו קודם? אם אתם שואלים אותי מה התרופה לכל זה, דיברו כאן על העניין של להטריף את הכלים וזה לא יקר ואני בדקתי את זה, כן לקבל החלטה שבפסח הכלים שמבשלים איתם,

הכלים שיהיו במחלקות, יהיו חד פעמיים. זה יפתור את כל הבעיה.

מה היעד עכשיו? עד 2017 לא הייתה בעיה. למה עכשיו יש בעיה? האדון אומר שאין בעיה. לא. יש נקודה. מנהל בית חולים שרוצה לתלות את השלט, הוא לא יכול. לפי פסיקת בג"צ, אם לדוגמה אני עכשיו מנהלת בית חולים ואני חושבת שבית החולים שלי נותן מענה לציבור, למגוון הציבור, ואני רוצה עכשיו שלבית החולים שלי לא יכניסו חמץ כדי לכבד את הסטטוס קוו וכדי שכולם ירגישו בנוח. אני יכולה לתלות שלט בכניסה שאומר אסור להכניס חמץ? בעקבות הוראת בג"צ, לא.

בעתירה האחרונה. זאת המטרה של הסמכות. בית החולים הנצרתי לא יצטרך לתלות שלט כי שם אין לו עניין וגם לחולים שלו אין עניין. החקיקה היא דקלרטיבית ונותנת סמכות למנהל בית החולים. אם הוא החליט בבילינסון להקצות מקום לעובדים שאינם יהודים

אם יחליט מנהל בית החולים מעייני הישועה להקצות מקום. בית חולים סורוקה. שם זה מורכב מאוד.

בתיה קישון, הדסה. אני לא כנציגת הדסה. אני כן ליוויתי את הדסה ואני ייצגתי אותה.

רוצה להעיר כמה נקודות. אני מכירה את התהליך הזה מתחילתו. אני ייצגתי את הדסה והשבתי בשמה בתגובה לעתירות. אם כן, קודם כל, להעמיד דברים על דיוקם. הסטטוס קוו לא השתנה. זה עלה כמה פעמים מצד חברי כנסת. אני בדקתי את הדבר הזה היטב. הדסה הוא בית חולים גדול מאוד. הוא לא השתנה בעקבות בג"צ? לא השתנה.

לא קרה שום דבר שהצריך להגיש את העתירה הזאת. כרופא במעייני הישועה אני אשמח לתת דוגמה על הדסה.

אני מכירה את הדסה היטב. מאז ומתמיד לא היה שום שינוי מ-2017 בעקבות איזושהי החלטה של הרבנות. מאז ומתמיד בפסח היו שלטים שביקשו לכבד ולא להביא חמץ. זה לא היה חדש. זה מתנהל כך עשרות שנים. בדקתי עוד דבר. האם קרה פעם קרה שמישהו נפגע, שהיה איזה קונפליקט לא היה כל קונפליקט שידוע לנו, לא למחלקה המשפטית בבית החולים, לא לאף אחד אחר ולא להנהלת בית החולים בדבר מישהו שרצה להכניס חמץ והייתה איזושהי בעיה. הדברים האלה התנהלו על מי מנוחות במשך עשרות שנים. ביקשו מאנשים ואנשים לא הכניסו חמץ. נכון. היה נוהג והיה כבוד. עוד דבר אחד. אני רוצה להגיב בקשר למה שנאמר. בתשובה לעתירה, אנחנו הצענו חלופות שונות שבאו לקראת העותרים. שום חלופה לא התקבלה. הנושא הזה של כלים חד פעמיים שהציג הרב,

בדיוק הפוך. הרבנות דחתה את זה. העותרים דחו. אנחנו היינו צד לזה. את אומרת דברים בדוקים עד הסוף.

אני גם הייתי בכל העתירות וגם בדקתי את העניין כדי שאדע מה להגיד בשם בית החולים. הדברים האלה בדוקים ומדויקים.

עורכת הדין ליאת קליין. נאמני תורה ועבודה. אני אגיד ממש בקצרה. נקודת המוצא שלנו היא בוודאי שמוסדות הציבור, בוודאי בתי חולים, אפילו יותר ממוסדות ציבור אחרים, צריכים לשמור על הצביון היהודי ולאפשר לכל אדם לשמור כשרות. אני קטונתי מלפסוק הלכה על השאלה של ההלכה אבל כן צירפנו לחוות הדעת שלנו שנמצאת באתר חוות דעת של רב בית החולים איכילוב שמתייחס לכל אחת מהטענות, גם על איסור בל ייראה וגם יימצא, גם על העניין של הכלים וערבוב של הכלים, ואפילו גם על החשש של בפני עיוור לא תיתן מכשול. ממש נותן פסק הלכתי של רב בית חולים. אני חושבת שצריך להגיד שעם כל החשיבות שצריך לאפשר את חג הפסח להתקיים לכל אדם, בוודאי לכל חולה שנמצא בכפייה, אני לא חושבת שהצעת החוק נדרשת לדבר הזה. זה על פי הפסיקה הזאת. אני רק אומר שאנחנו היינו צד להליכים השונים. היינו ידיד בית משפט בהליכים שהתקיימו לעתירה. אנחנו בוודאי היינו שם וניסינו להציע הצעות פשרה בדיוק בשביל להימנע מהדבר הזה. דיברנו על מתחמים מסוימים. מה זה הצעת פשרה? את לא נמצאת בדיון בבית משפט. מה שהיה שם, כרגע אנחנו כאן בחקיקה. בית המשפט שלל את זה.

היינו צד. מי ששלל, זאת הרבנות. אני אומר מה אני מציעה כרגע כי אני חושבת שיותר חשוב לכולנו לשמור גם על הכבוד ועל כבודו של פסח ולהימנע מפרובוקציות שבדיוק זה מה שעלול להכניס לנו חמץ. אני מציעה קודם כל לשמור על בתי חולים נקיים, שאפילו ייאסר שימוש במיקרוגלים. אם רוצים השגחה, כל מה שקשור בכלי ראשון, לאפשר אולי שימוש בכלים חד פעמיים. הפתרון הזה הוא פתרון. משרד הבריאות שלל את האפשרות לשימוש בכלים חד פעמיים. בסדר, זו עמדת משרד הבריאות. אני אומרת את עמדתי. אני אומר רק עוד משפט אחד. לגבי השילוט, כן או לא להכניס חמץ, מה שהיה זה שאנחנו חשבנו ששילוט יכול להיות, לכבד את הפסח ולכבד אחד את השני. אפשר להגיע כאן לפשרה. תודה רבה. קרן מליחי, משרד הבריאות.

יהיו עוד דיונים. נכון? היום אין הצבעה. מחר אנחנו ממשיכים ונקיים הצבעות. אני רוצה לומר שעמדת חטיבת בתי החולים הרפואיים הממשלתיים גובשה על ידי שאילתה שנעשתה ל-24 המרכזים הרפואיים שתחת חסותה. העמדה אומרת שאי אפשר לעשות שימוש בכלים חד פעמיים בחג הפסח וזה מכל מיני סיבות, אם בטיחות המטופל ואם הבטיחות התזונתית של המטופל. יש לנו את השיקולים של התברואה ושיקולי אקולוגיה. האמירה לגבי השימוש בכלים חד פעמיים שנשללה היא בעיקרה בבתי חולים גריאטריים ופסיכיאטריים. רק בגריאטריים, או שאתם שוללים בכל בתי החולים? בכל בתי החולים. אני רופא, מנהל מחלקה אורתופדית במעייני הישועה. אני לא מטעם מעייני הישועה אלא אני בשם עצמי. מעייני הישועה מהווה דוגמה איך יכולים דברים לעבוד בכבוד הדדי של כל המגזרים והאנשים והדתות והאמונות שאפשר לחשוב עליהם. אני שירתי 25 שנים כמ"פ שריון בסדיר, קבע ומילואים וידענו לשמור במרחב הציבורי על כבוד הדדי. מה שלא יכול לעבוד כבני אדם בהבנה וכבוד, לא יעבוד גם בשום חוק.

פוסט ששלח חבר משפחה: "בפסח לפני כשלוש שנים חמותי הייתה מאושפזת אחרי ניתוח מסובך בבית חולים הדסה הר הצופים אשר בירושלים. כדי לשמח את ליבה ולהאיץ את החלמתה הגענו לבקר אותה עם סיר מרק עוף שאשתי הכינה. בכניסה לבית החולים נאסר עלינו להכניס את הסיר בתואנה שאסור להכניס חמץ בפסח ולנו לא היה כל אישור על היותו של המרק כשר למרות שזה היה בכלל מרק עוף. בצר לנו החזרנו את הסיר לאוטו ונכנסנו לביקור בידיים ריקות. למוחרת, כשהגעתי שוב לביקור, שמתי לב שמשפחה חרדית שנכנסה לפניי נכנסה עם סירי אוכל.

שבתי על עקבותיי, חזרתי לבית החולים עם סיר המרק, רק שהפעם שמתי כיפה לראשי. איש לא שאל אותי דבר וחצי דבר וכך יכולתי להביא מדי יום לחמותי אוכל ביתי מנחם ובריא". אי אפשר להתעלם כאן מהעניין העקרוני.

באור התמונה הכללית של מה שקורה כאן. זה חוק שפוגע בחופש הפרט, נכנס כנושא שאין לו שום קשר לעניין ששמו רפואה לאנשים שמגיעים במצב הכי קריטי שלהם או ליקיריהם כמו שאמרתי כבר כמה פעמים ושם יתחילו לפשפש להם בכליהם. אי אפשר להסתכל על התמונה הכללית שזה חלק ממה שקורה כאן, הפיכה משטרית וכפייה דתית שמכילים עלינו בכוח ואנחנו לא ניתן לזה לקרות. החמץ לבד, זאת ההפיכה היחידה? למה שלא תהיינה משמרות צניעות בכניסה לבית החולים? יגידו שאת העיתון הזה אני כן או לא יכול להכניס?

זה לא קשור לעניין. ודאי שזה קשור. זה העניין. זה מה שקורה כאן עכשיו. זה קשור מאוד לעניין. פסלת את עצמך. שמי ד"ר כהנוב ואני נציגת ההסתדרות הרפואית. חשוב לי להגיד כי אני מדברת בשם הרופאים וגם בשם המטופלים. החוק הוא עליהם ואותם בכלל לא הזכירו. הייתה לי אג'נדה ורציתי להקריא משהו ממגילת העצמאות כי בכל זאת אנחנו בכנסת ואנחנו אמורים לייצג כאן את כל האזרחים, את כל המטופלים, את כל הרופאים ואת כל האחים והאחיות שעובדים בבתי החולים. אני חושבת שבית חולים הוא דוגמה נפלאה כמקום שבאמת מקפיד על הכבוד ההדדי הזה. עמדת ההסתדרות הרפואית היא שיש את הסטטוס קוו שהתבססנו עליו כל השנים האלה ואין צורך בחוק מיוחד. תודה רבה לכל מי שהשתתף. יהיה דיון המשך. נודיע על ההצבעות. אני מתנצל בפני אלה שבאו ולא דיברו. הישיבה

14:11.